שלום לכולם. היום ה-13 בנובמבר 2018,

בכסלו התשע"ט, השעה 12:13 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אלה החוקים הכי מיטיבים

לכן נראה היה שאם כבר מקבלים את מלוא הפיצויים ממדינת ישראל, הרי שלקבל פיצוי נזיקי מהמעוול

אני אומר עוד דבר אחד, לגבי ההשלכות הכספיות. למיטב הבנתי